בוקר טוב. היום יום שלישי, כ"ז בשבט התשפ"ג, 7 בפברואר 2023. אני זימנתי את הדיון הזה, גבירותי ורבותי, בנושא: השחתת שלטי חוצות בהם מופיעים נשים ואיומים על חברות פרסום ושלטי חוצות. תודה, חברת הכנסת מלינובסקי, חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי אני שמחה שאתן כאן למרות שהייתן עד שלוש וחצי לפנות בוקר במליאה. אני תכף אעבור על הנציגים שנמצאים כאן ממשטרת ישראל נמצאים כאן, משרד הבט"פ אני רואה שנמצאים, פרקליטות המדינה? ייעוץ וחקיקה. ביקשתי שהפרקליטות יגיעו וגם הוצאתי מכתב לפרקליט המדינה. דיברו איתך?

דיברו איתי וגם - - - הרשות לקידום מעמד האישה כאן, נציגת המרכז לשלטון מקומי? תבדקו אם היא בזום. ארגוני הנשים, אני רואה כאן את שדולת הנשים, "קולך" ועוד.

אנחנו דנים בתופעה שאני חייבת לומר שהיא גורמת לי ולהרבה מאוד נשים לעמוד בתמיהה איך אל מול תופעה כל-כך בזויה של ניסיון להעלים אותנו, כנשים, מהמרחב הציבורי, אנחנו עומדים בסוף אל מול מספר מועט של תיקים שנפתח במשטרה, שלא לדבר שבהגשת כתבי אישום או בכלל, לקחת אותם כדי למצות את הדין, את העבריינים שבנדון, אנחנו מדברים לדעתי אולי על תיק אחד. נמצא אתנו גם עדו ממרכז המחקר והמידע של הכנסת, שתכף אבקש ממך לתת סקירה אבל ללא ספק, אני חושבת שצריך להיות ברור לכלל הגורמים, שגורמים עברייניים שמהלכים אימים, ובמיוחד לאחרונה, על חבורת פרסום ועל בעלי עסקים מי שמשחית מודעות של נשים, איך שאני רואה את זה, מי שפוגע בשלטים, בסוף לא נתפלא אם הוא יפגע באישה פיסית. את זה צריך להבין, את המשוואה הפשוטה מי שמשחית שלטים של נשים רק בשל היותה אישה, כאשר לאחרונה היו כמה וכמה מקרים ואני אזכיר את המקרה של הזמרת המפורסמת שירי מימון, שגם מגיע לה מזל-טוב, היא אחרי לידה, אחרת אני בטוחה שהייתה מגיעה לכאן והיא גם הביעה קול אמיץ ואמרה שכול חטאה הוא שהיא אישה. גם הייתה הפרשה של הפרסומים של רמי לוי, שחברת הפרסום אמרה שגורמים עברייניים מהלכים עליה אימים והם הורידו והסירו שלטים עם מיכל אנסקי ועם שר סנדה, אם אני לא טועה בשם המשפחה הדבר הזה לא מקובל. ותופעות שהן קטנות, אירועים קטנים, שאנחנו לא נאבקים בהם ביד ברזל בסוף שלא נתפלא שהם הופכים להיות מגיפה, תופעה רחבה. אני, כאישה שגדלה בבית דתי, התחנכתי באולפנה פשוט אין שום הצדקה ואין שום דרך להסביר את זה, לא כול אחד יחיה לפי אמונתו שום דבר שיכול להסביר את האירועים האלה. ואני יכולה לומר אחרי שנחשפתי לפרסום שהיה על מיכל אנסקי ושר סנדה הבנתי שיש פה נורות מהבהבות שדנו על כך בכנסת, היו דיונים בכנסת, לא בוועדה הספציפית כאן אבל בפעם האחרונה זה היה בוועדת חוק, חוקה ומשפט, ולא נעשה דבר. זאת צריכה להיות משימה או אחת המשימות של משטרת ישראל למרות ריבוי המשימות, ואנחנו יודעים שהמשטרה מאותגרת עם הרבה מאוד דברים אבל כערך חברתי, זה צריך להיות ראשון במעלה אנחנו, כנשים, ולא רק נשים. כול בר-דעת, כול מי שחפץ חיים מבין שאנחנו לא חיים באירן ואותנו לא יעלימו. ואנחנו נצא מהישיבה הזאת עם פעולות אקטיביות, עם תשובות, עם התדיינות אבל אנחנו רוצים לשים את ידינו על אותם גורמים עבריינים, בין אם זה אדם בודד שחושב שזו משימת חייו ומשאת נפשו להעלים נשים מהמרחב הציבורי ובין אם אלה גורמים יותר מאורגנים. לטעמי ולתחושתי יש פה התארגנות כי אנחנו רואים שבאופן סיסטמתי ממש מהלכים אימים על חברות הפרסום. יש פה נציג מאיגוד הפרסום? כן, יש פה. שלום אדוני. כן, אני. אני מנכ"ל ובעלים של "מגה מדיה". תודה שאתה כאן. אחר-כך תספר, אנחנו נשמח לשמוע מה הפער בין פרסומים לבין המציאות אולי תשפוך אור. בשביל זה אני שמחה שאתה כאן. המציאות קשה מאוד. המציאות קשה? קודם כל, אני מודה לך שאתה כאן כי בסוף זה מאבק של כולנו. לא סתם ביקשתי ממנהלת הוועדה לנסות להגיע לכול חברת פרסום שחוותה השחתה, שחוותה איומים ונראה. אנחנו כמובן נצא מפה, כמו שאמרתי המטרה לצאת מפה עם כלים, שהמשטרה תקבל מידע, גם הפרקליטות ומשרד המשפטים לצורך העניין ואנחנו, כחברי כנסת. אני רוצה להזכיר בעניין הזה את מי שנאבקה בנושא, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, שגם יש לך הצעת חוק אבל על הצעת החוק נדבר אחר-כך. אני רוצה לתת תמונה.

אז עדו, נתחיל איתך, תן לנו סקירה של כמה דקות בקצרה. תודה רבה, גברתי. אני ממרכז המחקר והמידע של הכנסת. אז באמת, מאוד בקצרה אנחנו קיבלנו נתונים מהמשטרה. אני רוצה להבהיר שאין פה איזה ניסיון להעיד על ממדי התופעה, אנחנו מתעסקים פה בפן צר יחסית, של תיקים שנפתחו במשטרה בסעיף עבירה ספציפי. בעיקרון, תיקי משטרה בסוגיה הזאת יכולים להיות עבירה על סעיף 195 שעוסק ספציפית בהשחתת מודעות או במקרים אחרים על סעיף 196 שעוסק בהשחתת פני מקרקעין. אני אציין שהחוק לא מבחין בנסיבות ביצוע העבירה. החוק לא מתייחס לעבירה אם היא בוצעה, לצורך העניין - - על רקע מגדרי.

הצעת החוק של חברת הכנסת מלינובסקי ניסתה אולי לעסוק בזה, ואני מבין שזה יעלה בהמשך וגם היועצת המשפטית פה ואני בטוח שהיא יכולה לשפוך על זה אור. לכן, בשביל להבין את הרקע להשחתה, צריך לבחון את התיאור של המקרה בכול תיק פרטנית, וגם שם לא תמיד יש מידע רלוונטי. זה המידע שהסייר או החוקר הזין בתיק ולא תמיד כתוב מה הושחת ומאיזה טעמים. יש מאות תיקים בכול שנה של השחתת פני מקרקעין ולכן לא התאפשר לנו לבדוק פרטנית כול תיק ותיק. אז יכול להיות מצב שמאות התיקים בהשחתת פני מקרקעין הם על רקע מגדרי ואנחנו לא יודעים. כאמור, השחתת פני מקרקעין כוללת מגוון דברים, זה לא בהכרח השחתת מודעה ובוודאי לא בהכרח על רקע מגדרי אבל במסגרת הזאת לא היינו יכולים לבחון את זה. אנחנו התמקדנו בסעיף 195 שעוסק ספציפית בהשחתת מודעות, ובשש השנים האחרונות נפתחו בסך הכול 34 תיקים בגין העבירה הזאת. תשעה תיקים צוין בהם מפורשות שהושחתה דמות של אישה. אז המספרים הם קטנים, אנחנו מתמקדים רק בסעיף אחד. כן אפשר להגיד שאנחנו רואים בחמש השנים האחרונות איזו שהיא מגמה של ירידה בפתיחת תיקי משטרה בנושא, מתשעה תיקים לשבעה תיקים, לשלושה תיקים בשנת 2022 - - וזאת למרות שאנחנו נחשפים ונחשפות יותר ויותר לתופעה. אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מה הסיבה. יכול להיות שנפתחים תיקים בסעיפי עבירה אחרים, וגם ב-2017 לא נפתחו תיקים בסעיף העבירה הזה, אז אנחנו לא יודעים בדיוק להצביע על התמונה המלאה. מבין התיקים שכן בדקנו 97% מהתיקים נסגרו. תיק אחד הועבר לרשויות התביעה ב-2020. לא קיבלנו מידע על זה שהוא נסגר אבל בדיונים בוועדת החוקה, נציגי משרד המשפטים ציינו שהם לא מכירים כתב אישום שהוגש בגין הסעיף הזה. מבין התיקים שנסגרו רוב התיקים, 60% נסגרו בעילה שהעבריין לא נודע. זה גם עלה בדיונים בוועדת החוקה קושי אכיפתי עיקרי הוא בעצם קושי לאתר את החשוד. אני כן אציין שבשליש מהתיקים שאנחנו בדקנו כן אותר חשוד, וגם התיקים האלה בסופו של דבר נסגרו בלי הגשה של כתב אישום. משפט אחרון הרשויות המקומיות, עושה רושם, הן שחקן מפתח בהתמודדות עם התופעה הזאת. אנחנו פנינו בנושא לכמה עיריות, חלק פעילות יותר, חלק פעילות פחות. עלו כלים שונים שיכולים לשמש, אני לא אזכיר את כולם, הם מופיעים - - גם הייעוץ המשפטי לממשלה נגע בכלים שהשלטון המקומי ורשויות מקומיות צריכות להשתמש ויכולות להשתמש כדי למגר את התופעה. אז בין הדברים שעלו מהרשויות שפנינו אליהן צריך לזכור שלרשויות יש אפשרות לחוקק חוקי עזר עירוניים, יש להן סמכויות פיקוח וסמכויות אכיפה, והן גם יכולות לשלב כוחות עם המשטרה לטיפול בעניין הזה. ניתן להציב מצלמות בנקודות מועדות ויש רשויות שעושות את זה. במקרה של מודעות מטעם העירייה אפשר לפעול להחליף מודעה שהושחתה. באשדוד דיווחו לנו בזמנו שבמכרז של העירייה לשלטים עבור העירייה, הזכיין מחויב להחליף שלטים שהושחתו. ככה זה בתנאי המכרז וזו גם דרך לא אכיפתית - - זה הסיכון שהוא לקחת על עצמו מלכתחילה. נכון.

תודה רבה. הייתי רוצה תמונה משלימה מהרשות לקידום מעמד האישה. שלום. אני יועצת ברשות לקידום מעמד האישה, מרכזת ברשות את הנושא של הדרת נשים. יש לנו מצגת. זה מאוד קצר, אני לא נכנסת פה לפרטים כי אני לא משטרה ולא פרקליטות ואני רק רוצה לתת קצת את התחומים שלנו. (באמצעות מצגת) אנחנו עוסקות בנושא של הדרת נשים מהמרחב הציבורי, גם מכוח חוק הרשות בהקשר של מאבק למניעת אפליה ומניעת אלימות, ובהחלטות ממשלה כולל החלטת ממשלה ספציפית 2913, שהטילה עלינו לקיים מעקב ובקרה בנושא. יש לנו גם סמכות לדרוש דין וחשבון - - רגע, זו החלטה מ-2014? יש החלטה מ-2017 - - שמה? זו משימה שהוטלה עליכם על-ידי הממשלה לעקוב אחרי - - מעקב ובקרה אחרי פעילות הממשלה לרבות אחרי אירועים פרטניים. זה בפעילות הממשלה, זה מול משרדי הממשלה.

אנחנו פועלות מול הרשויות המקומיות, גם מכוח הסמכות שלנו לדרוש דין וחשבון מגוף מבוקר לפי חוק מבקר המדינה. האם ביקשתם ממשרד הבט"פ לדעת כמה אירועים היו, כמה דיווחים? אז אני מגיעה לשם יש גם החלטת ממשלה מ-2011 על הקמת קו פתוח לפניות בנושא הדרת נשים. חשוב לציין שההחלטה הזאת לא תוקצבה ואין לנו את ה"קפסיטי" לקיים את זה אבל אנחנו כן נותנות מענה לפניות ציבור. הלאה. קצת לתת היבט וויזואלי על הדברים יש פה תמונות, ונמצאות פה גם משדולת הנשים ומהמרכז הרפורמי לדת ומדינה, שהן מפנות אלינו לא פעם פניות ציבור בנושאים. אז נתחיל מההשחתה של שילוט של דמויות ואפשר לעבור - - האם כרשות את מרגישה שהגורמים השונים, זרועות המדינה והממשלה, פועלים בעניין? אז אני אשיב שאנחנו מנסות לגרום לסייע לכולם לפעול, ולפעול גם בצורה מתואמת. יש פה מורכבות ואני ממש מגיעה לזה.

זה השקף האחרון של מה אנחנו עושות אנחנו פועלות אל מול פניות ציבור שאנחנו מקבלות מול הרשויות ומול משרדי הממשלה.

ואני חייבת לציין שדווקא מדי פעם אנחנו נתקלות בתשובות שמעודדות אותנו, של רשויות שעונות מענה רלוונטי,

כמה פניות יש לכם לעניין הדרה או הסרה של שלטים? אני נכנסתי לתפקיד הזה לפני פחות משנה ולפני כן לא היה ריכוז ברמה הזאת. אנחנו מקבלות בכול התחומים של הדרת נשים, גם בסיטואציות של הפחדה מגדרית וגם - - זה על בסיס יום-יומי? על בסיס שבועי, אנחנו מקבלות פניות, לפחות חמש פניות בחודש אבל שוב, על אירועים שונים של הדרה. ובהקשר הספציפי של שילוט עכשיו הדגש הוא על השחתת מודעות אבל שלטי הצניעות המאיימים באים לצד הדבר הזה ושלטי הפרדה שקוראים ממש להפרדה ברחובות ולצורך העניין היה בבני ברק זה הכול מתחבר אצלנו לאירוע אחד. אז השתתפנו בפורום ממשרד המשפטים ואיגוד היועצים המשפטיים בשלטון המקומי כדי לנסות לפענח. יש מורכבות, משרד המשפטים אולי ייגע בזה, גם שאלה של מי הסמכות לפעול, משטרה או רשויות מקומיות וגם באכיפה. ממה שאני מבינה ממך אז יש פורומים, יש ועדות, יש החלטות מממשלה אבל בעצם אין כלום. באמת, אני חייבת לומר שלא שאני חושבת שכול הדברים אצלך אבל... אז אני אגיד כך: הסיפור של השחתת מודעות, להבדיל אולי מדברים אחרים שקשורים להדרת נשים השחתת מודעות זה נורא ברור שזה לא חוקי, והסיפור פה הוא סיפור של אכיפה. ואיך מטייבים אכיפה ומטייבים שיתוף פעולה באכיפה של משטרה, משרד משפטים, אנחנו - - הממשלה הטילה עליכם לרכז גם את הפניות וגם לנסות - - אנחנו עושות מעקב ובקרה. אנחנו מטפלות בפניות, אנחנו בפניות מול הרשויות כמו שאמרתי, וגם פנינו לפני מספר חודשים למפכ"ל בקריאה להעלות לסדר העדיפויות באכיפה את הנושא של החתת מודעות, כשהדגש שלנו היה דגש של תקופת בחירות. היינו בתקופת בחירות ארצית, עכשיו אנחנו בתקופת בחירות מקומית - - ומה התשובה שקיבלתן? שיש קושי, שיש מורכבות להעלות לסדרי עדיפויות באכיפה כשיש כל-כך הרבה מה לאכוף - - זה מה שאמר לכם המפכ"ל? נציגי המשטרה הביעו קושי. יש רצון טוב. יש כמה מוקדים שאנחנו מזהות: מוקד אחד זה איסוף נתונים, שאין פילוח מגדרי. העבירה, כפי ששמענו, היא עבירה של השחתה. לדעת מתי ההשחתה הזאת היא השחתה מסיבה מגדרית, על זה חברת הכנסת תוכל לתת תשובה יותר רחבה ממני. אז הסיפור של הנסיבה המגדרית והפילוח המגדרי של הנתונים לא קיים - - בקיצור, גלגלו אתכם מכול המדרגות ואמרו לכם: יש לנו הרבה מאוד עבודה. לא רק, לא רק. מה שאת לא יכולה להגיד אני אומרת. לא רק. יש את המורכבות אבל יש גם ניסיונות לצורך העניין, ואולי משרד המשפטים יפרט על זה, בנושא של מצלמות ברמה העירונית איזה שימוש המשטרה יכולה לעשות במצלמות של הרשויות המקומיות.

אני שואלת שאלה ואני יודעת מה שאני שואלת,

את בורחת למקומות אחרים, אני מאוד מעריכה את העבודה שלכם ואני מבינה שלא תמיד - - אנחנו מנסות להוביל איזו שהיא עבודת מטה, התחלנו אותה. להגיד לך שאנחנו במצב מעודד? התשובה היא לא. תודה.

הנשים, בבקשה. אני מנהלת קשרי ממשל בשדולת הנשים. זה לא הדיון הראשון ולא הדיון השני שאנחנו עוסקות בסיפור של השחתת שלטים. אנחנו הוצאנו דוח בשנת 2021, שאמרנו בו שההשחתות מובילות לזה שיפסיקו לפרסם. למה לקחת את הפרסום שהשלט ששילמת עליו כל-כך הרבה יינזק, והנה אנחנו רואות את הסנוניות הראשונות של הדבר הזה, ואין לי ספק שזה רק ילך ויחמיר עם הזמן. תופעת השחתת השלטים זה משהו שקורה בכול הארץ, לא באזורים מסוימים. אנחנו מקבלות בלי סוף פניות. לאורך שנת 2021 לא היה חודש - - אם לא נעשה כלום אז בוודאי שזה משתלם לעבריינים, וזה מה שאמרתי קודם, שהתופעה, ככול שהיא תהיה קטנה, היא תלך ותגדל ותתעצם אם לא נפגין יד ברזל בעניין. בדיוק. ואנחנו רואות שזה פשוט לא מעניין אף אחד, הסיפור של השחתת השלטים. יש פה נציגות של התעוררות בירושלים עבדנו קרוב יחד עם נשים שהיה להן מאוד אכפת מהסיפור הזה בירושלים. הן עשו מארבים, הן חיפשו למצוא את המשחיתים. אם לא שמים מצלמות, אם לא אכפת מהאכיפה אז לא נמצא את החשודים. צריך שזה יהיה בסדר העדיפויות באופן גבוה ומשמעותי במשטרה, ורק כך נוכל לעשות את זה. וגם שילוב של מעורבות של הרשויות המקומיות לא מספיק שראש עיר יחליט שזה חשוב לו, זה צריך להיות משהו תחת פקודת העיריות, זו חובתם. צריך שזה יהיה משהו כללי שכול ראשי העיר וכול העיריות יהיו צריכים לתת לזה דין וחשבון.

התנועה הרפורמית בקצרה. תודה רבה על נייר העמדה ששלחתם. אני עורכת דין, מהמרכז הרפורמי לדת ומדינה. אנחנו באמת עוקבים מזה שנים רבות אחרי התופעה של השחתת דמויות נשים במרחב הציבורי. פנינו מספר פעמים לעיריות בנושא הזה, ולצערנו אנחנו כול הזמן נתקלים באוזלת יד בעניין הזה. הגשנו עתירה ב-2021 כנגד עיריית ירושלים בנושא אי הטיפול בהשחתת דמויות נשים, שרואים כול הזמן בשלטי חוצות מאוד גדולים בכניסה לעיר, ברחוב הרצל ובמקומות מרכזיים בעיר, שפשוט שוב ושוב הדמויות מושחתות ולא נעשה דבר. כתוצאה מהעתירה שלנו, הגענו להסכמה שבה העירייה התחייבה לעבוד ביחד עם משטרת ישראל ולעשות אכיפה מסודרת, להציב מצלמות ולמנוע את השחתת השלטים. למרות זאת, למרות ההסכמה ולמרות הדברים, אנחנו עדין ממשיכים לראות את התמונות שהוצגו כאן על-ידי הקידום למעמד האישה, של השלטים שמושחתים שוב ושוב ולא מטופלים למרות שלדברי העירייה יש מצלמות ולמרות שהם טוענים שהם מדווחים על עבירות עדין אנחנו רואים שהאכיפה לא מתבצעת. הדבר המדהים שקיבלנו מהעירייה לאחרונה ואנחנו לא מבינים את התשובה הזאת תשובה שאומרת - - מאיזו עירייה? ירושלים?

הנציגים נמצאים איתנו בזום. אני רק רוצה להגיד את הדברים כדי להעמיד אותם על דיוקם, שהתמונות שמושחתות על שטחים שהעירייה מגדירה אותם כשטחים פרטיים, כלומר של חברות פרסום העירייה אומרת: זה לא מתפקידנו לאכוף את הדבר למרות שברור, כפי שנאמר, שיש כאן עבירה פלילית, יש כאן עבירה על חוק עזר עירוני, ולמרות זאת העירייה אומרת: לא, אני מסירה את ידי, אני לא מטפלת בהשחתה של שלטים. יש הרבה-הרבה קריאות. כול התמונות - - כמה? כמה פניות היו לכם לעירייה?

אנחנו לפחות חמש פעמים פנינו וזאת התשובה שקיבלנו מהעירייה, שאנחנו לא מטפלים בתופעה הזאת. ואנחנו חושבים שזה לא יתכן שעיריית ירושלים לא תגיש תלונות גם על השחתת דמויות נשים בשטחי פרסום פרטיים כאשר מדובר בתופעה שמפריעה לכלל הציבור ופוגעת בזכויות נשים. אם אני מבין אותך נכון, גברתי, את מצמצמת את נושא הדיון שלנו - - חבר הכנסת רביבו, מחכה פה שורה של חברי כנסת בסבלנות. אמרת את דבריך, כרגע אנחנו רוצים לשמוע את חברי הכנסת וגם לנציגי משרדי הממשלה. רק עוד שני משפטים, ברשותך. בקצרה, ממש בקצרה. ממש בקצרה אני חושבת שלתופעה של השחתת דמויות נשים צריך להוסיף גם את התופעה של טשטוש דמויות נשים מפרסום וגם את התופעה של העלמת נשים, שכפי שנאמר קודם - - אני אחזור על מה שאמרתי: מי שמשחית שלט כי יש פנים, פרצוף של אישה או אישה, בסוף יפגע בנשים. ככה אני רואה את זה. זה בדיוק כמו שאני אומרת שמי שמתעלל בבעלי חיים, שלא נתפלא אחר-כך שהוא ופוגע בבני אדם. אין דרך אחרת לראות את זה. - - לצד ההשחתה, הטשטוש וההעלמה. גברתי, תודה רבה. יש עוד אנשים שצריכים לדבר. אדוני המפרסם, יעקב מור. פנינה, אולי אני אתן סקירה.

אני רוצה לשמוע את המקרים שהיו. יעקב מור, מנכ"ל חברת "מגה מדיה". נמצאות פה גם נציגות של "התעוררות". הסיפור של רמי לוי, שהוא פרסומת של מיכל אנסקי ושל שר סנדה, הן נמצאות על שלטי פרסום בירושלים, על אחד הגשרים או כמה גשרים, תכף אנחנו נשמע, ובסוף אתם נכנעים ומסירים את השלטים כי השחיתו לכם, ככה ממה שאני יודעת אבל אני אשמח לשמוע אותך. נעים מאוד לכולם, אני שמח להיות כאן. אני שמח שהוועדה הזאת החליטה להרים את הדגל גבוה ולא להשאיר אותנו בחזית המאבק לבד כי בסוף זה מאבק שנשאר אצלנו, חברות השילוט. דרך אגב, צריך לעשות סדר יש מדיה ויש מפרסם, ובאמצע יש חברת פרסום וזה שלושה דברים שונים. אנחנו מדיה, אנחנו פלטפורמה שמשמשת על-מנת שהמפרסם יוכל להעביר את המסרים המסחריים שלו בדרך כלל. אני עוסק בשילוט חוצות מעל 24 שנים. החברה שלי צמחה בתוך העיר ירושלים ולכן גם המרקם העדין הזה שאנחנו חווים מבחינת העיר ירושלים והקהלים על מרב סוגיהם וגווניהם. חווינו המון סוגים של קושי, ולא רק קושי מגדרי אלא קושי בהרבה דברים אחרים. מכיוון שהיום השיח הוא בנושא הדרת נשים והקושי המגדרי, אני אתרכז יותר בזה אבל בסופו של דבר, יש פה המון מילים גבוהות, ובפרקטיקה אנחנו נושאים בעול. אני צריך להיות בתפר הזה בין המפרסם לבין המסר שהוא מעביר - - בוא תספר לי קצת מה אתם חווים, תמונת מצב. האם זה על בסיס יום-יומי? אז אני רוצה את הסבלנות שלכם כי יש פה הרבה דברים שאתם אומרים, ואני רוצה לדייק את הדברים כי אם בסופו של דבר ניקח את הדיון הזה קדימה ונעשה משהו עם זה כולנו ובאמת המחר יביא איתו אור חדש אז צריך להבין איך לעשות את זה ולא רק לצעוק סיסמאות. אז ספר לנו את המציאות, בבקשה. אז קודם כל, המדיום היחידי שאינו מדיום שנתמך, והכוונה היא שטלוויזיה אתה צריך להדליק כדי להיחשף למסר, באינטרנט אתה צריך לגשת לכלי כזה או אחר, ברדיו אתה צריך להדליק, בעיתון אתה צריך לרכוש. המדיום היחיד שאינו נתמך, שהוא בלתי-תלוי זה מדיום שילוט החוצות. וזה מכניס אותנו לעוד סוגיה שבעיני צריכה להיות מובאת כול מסר שמועבר פוגע בכול האוכלוסייה, בין אם תרצו ובין אם לא. ולכן, בעיני כן צריך להתחשב בסוגי אוכלוסיות כאלה ואחרות. לא, אדון מור, תתמקד בבקשה. אנחנו עדין לא בקורס פרסום, אני מאוד מכבדת את הדברים שאתה אומר ואני בטוחה שאתה תשפוך אור על הדברים. אתה צודק שפה אין אקטיביות של הצרכן ובסוף זה קהל שבוי. לצד זה, אתה 20 שנה בתחום ולאחרונה אתה הורדת פרסום ואמרת, לפחות ממה שאני יודעת אני רוצה להבין כרגע אתה אומר: אנחנו מתמודדים עם התופעה לבד. בוא תספר לי כמה התופעה רחבה? אתה 20 שנה בתחום, כמה המצב השתפר? אולי תפתיע אותנו. אז אני אספר: קודם כל, המצב בדרך כלל בסטטוס-קוו לאורך ה-20 וכמה שנים שאני עוסק בתחום. היו רגעים שהיה "פיק" יותר גבוה והיה קושי יותר גדול עם הדבר, והיו רגעים שזה נרגע יותר. אני חושב שהשיח הוא נושא מאוד חשוב בהשחתות עצמן. כשיש שיח ציבורי שהוא רעיל יותר אז יש יותר השחתות. כשיש שיח ציבורי שהוא נקי יותר אז יש פחות השחתות. עכשיו, יש גם חלוקה לאזורים בירושלים יש לי, אני מחזיק ב-40 שלטי ענק שהם גם על נכסים פרטיים וגם על נכסי זיכיון. אנחנו ניסינו להילחם המון בתופעה הזאת יחד עם משטרת ישראל, יחד עם עיריית ירושלים אבל אותו עבריין שייתפס ויפתח לו תיק מה ההרתעה? מה יקרה, יתנו לו קנס? יגידו לו נו-נו-נו, יתנו לו מכה על היד? יתנו לו עבודות שירות? לא שמעתי שזה קרה.

הרתעה, גורם ההרתעה איננו קיים. שאלה לגבי אותו עבריין: האם בדרך כלל, לפי מה שאתה מזהה, האם זה עבריינים בודדים או שיש קבוצת התארגנות? אני לא יכול לענות לך על השאלה הזאת כי אין לי מידע בנושא הזה. אתה מציב מצלמות? אנחנו הצבנו מצלמות אבל הם מגיעים רעולי פנים ואתה לא יכול לזהות מיהו מבצע העבירה. אבל לרוב זה לא אדם בודד במצלמות. הם באים שניים, שלושה?

שלושה לא מגיעים, לרוב זה אחד או שניים וה"לרוב הזה" היו לי פעמיים תיעוד. לא הצלחתי להגיע להרבה תיעודים. למה, כי זה קשה? כי לשים מצלמה שתתעד אירוע כזה

אני לא אשים עכשיו ב-40 שלטים מצלמות שיתעדו אירועים מהסוג הזה. בגלל העלות. סופו של דבר שכרו בהפסדו. אני לא רואה שמשטרת ישראל מציבה עכשיו שוטרים במהלך שבוע על 40 שלטים ומחכה לעבריין הגדול הזה - - וגם בתיעוד שהיה לך, זה הצבת מצלמות שאתה הצבת? לא, של עיריית ירושלים דווקא. של עיריית ירושלים, זה חשוב לדייק את זה. היא ניסתה להילחם בתופעה ובאמת שמה את הסעיף הזה שדיברנו עליו, שאנחנו צריכים תוך 24 שעות להחליף את המסר, אבל מה שיותר חשוב בכול הסיפור הזה שבסוף ניקח את דוגמת רמי לוי היא דוגמה שקרתה לאחרונה ואפשר לדבר עליה בצורה מאוד ברורה: היו ארבעה שלטים ברחבי העיר ירושלים, אחד מהם הושחת. השלט הזה שהושחת ולכן דיברתי על המדיה שהיא בלתי תלויה, שאתה למעשה קהל שבוי. השלט הזה הושחת באזור שהאוכלוסייה המרובה בו זו אוכלוסייה שמשתייכת למגזר מסוים - - אוקי, אבל רואים שם רק פנים וסל. אני לא עוסק במה מפריע להם ומה לא. לא, אבל בין השורות אתה קצת... בין השורות אתה אומר שצריך להתאים אולי... לא, לא, אני אומר מה אני חווה. בסופו של דבר, אני צריך שמפרסמים יפרסמו על השלטים, זה עסק מסחרי. עיריית ירושלים מקבלת זיכיון מאוד-מאוד גבוה ממני והנכסים שאני משכיר מקבלים כסף מאוד גדול ממני, ובסופו של דבר אני צריך שהמפרסמים לא ידירו את רגליהם מהעיר ירושלים. עם זה את המסכימה? בכול הארץ, ברור. אז אם מפרסם ייקלע כול הזמן לסיטואציה שבה הוא צריך להחליט אם הוא שם דמות אישה או שהוא מדיר נשים ואז חצי יחרימו אותי או החצי השני יחרים אותי - - התשובה לא נכונה אנחנו חיים במדינת ישראל שנת 2023, מדינה יהודית ודמוקרטית, מדינה שהיא אינה מדינת הלכה. אמרתי קודם שפה זה לא איראן אז להגיד: אנחנו לא רוצים שהמפרסמים יברחו אתה בסוף הסרת את השילוט בהוראת רמי לוי,

לא, אני לא עשיתי כלום. בסופו של דבר, אני צינור למפרסם. מי לקח את ההחלטה שמיכל אנסקי ושיר סנדה לא יהיו יותר על הפוסטרים. המפרסם, וזה אומר רמי לוי שלקח את ההחלטה הזאת. אני לא קובע החלטות כאלה, אין לי "סיי" בדבר הזה בכלל. יש פה נציג של רמי לוי? הם לא רצו להגיע? באמת מביש.

כשהוא רוצה לעשות מלחמות, הוא יודע לעשות מלחמות אבל כשזה על גבן של נשים הוא כנראה לא יודע לבצע את המלחמות. זה לדבר בסיסמאות. אדוני, אתה לא תגיד לי שאני מדברת בסיסמאות. שמעתי אותך יפה, אני שמחה שאתה כאן אבל בסוף - - מה יצא מכאן, יושבת-ראש הוועדה? איך את תגני עלי? איזו הגנה אתה צריך? אני רוצה להגן על נשים, עליך פחות. הוא אומר שההגנה עליו משליכה על ההגנה על נשים.

אז אני הבנתי, אדון מור, ולצד זה תגיד לי בדיוק איפה הנקודה שאתה מרגיש שאתה לא מוגן? בזה שבסופו של דבר, אם יש עלויות כספיות, הן מושתות עלי. אני לא אגיד למפרסם: עכשיו אתה תשלם את החלפת השלט באלפי שקלים, והנזקים הם במאות ועשרות-אלפי שקלים בשנה - - אז הוויכוח הזה באופן קבוע ביניכם לבין המפרסם? אין ויכוח. אני צריך שהמפרסם יגיע ויפרסם, עיריית ירושלים צריכה שהמפרסם יגיע ויפרסם כי התושבים צריכים שתהיה להם פלטפורמה פרסומית טובה, ובסוף זה מתגלגל אלי,

מר מור, איפה אתה רואה שיש אוזלת יד? אם הייתה הרתעה ברמה מספיק טובה והעונש והאכיפה היו מספיק טובים אז יכול להיות שזה לא היה מתגלגל אלי בחזרה. אבל כשזה מתגלגל אלי אני נמצא בין הפטיש לסדן כי יבוא המפרסם ויגיד: יש יותר מדי רעש ובלגן. אתה צודק. אדון מור, אתה צודק. אני לחלוטין מבינה.

אתם אנשי עסקים ואתם רוצים להרוויח את לחמכם חד-משמעית, בצורה שלא מופסדת. אז לכן אני אומר, מחילה כול הסיסמאות האלה הן בחדר ובכורסה נוחה. בסוף, בפועל, בשטח, בפרקטיקה זה אני. אבל בפרקטיקה לא קורה כלום? אתה מרגיש לא מוגן? בוודאי שלא. תודה. נציגי "התעוררות" ואחרי זה חברי הכנסת. שלום לכולם. אני סגנית יו"ר תנועת "התעוררות". אני אמנם לא שירי מימון אבל אני כן שמחה מאוד ותודה על כינוס הדיון הזה.

היית מביאה אותו, זו הוועדה הנכונה. תגידי תודה שנולך לך בן ולא בת כי למציאות שאנחנו מתקדמים

אני אומר שיש פה בעיה ואני לא מכוון את זה לאיש פה, חס וחלילה, אבל אם מישהו מעדיף למכור ולעשות רווח, ואני לא מדבר עליכם כי אני לא מכיר אלא ברמה הכללית אם מישהו חושב שהוא ימכור יותר

הכול.

דורית בן נעים אופיר, מנכ"לית חברת "מקסימדיה". ספרי לנו. נכון, אני אישה ומאוד קשה לי עם כול מה שקשור להשחתה כשאני נוסעת בערים ורואה השחתת פני אישה

נתקלתי בזה לאחרונה בחיפה. חיפה, פתח-תקווה, עפולה, אשדוד, אשקלון, רמלה. כול עיר ועיר בארץ. בשנים האחרונות. אני שוב אחזור וזה מה שאני אמרתי: ברגע שלא "הורגים" את התופעה כשהיא קטנה ומרתיעים את העבריינים,

ספציפית לנושא הזה או מצלמות שלא קשורות לנושא הזה? כמה מצלמות התקנתם ספציפית בגלל הנושא הזה מול שלטי חוצות? אני אפרט יש לנו בכניסה לעיר שלוש מצלמות.

כן, מצלמות שצופות על השילוט.

יחידה שמתצפתת ושולחת - - כן,

אני לא צריכה שיעורים בעברית. הקפצתם, את אומרת, ואתם מגיעים כדי למנוע את העבירה. מצאתם את

זה לפרוטוקול,

לאו דווקא השחתה של דמויות נשים. אלה מצלמות שמכוונות על השלטים. על השלטים, זו

החפצה, הוא

היעדר הנשים בכול

ואנחנו חייבות להמשיך ולדון בדברים האלה בוועדה ולחבר ביניהם כי רק לרדת למיקרו של הכספים שהעירייה משקיעה ואין לזה שום תוצאות יכול להיות שהם לא משקיעים בדבר הנכון. כלומר, יכול להיות ששלטי

נציגי משרד המשפטים והמשטרה, תודה רבה שהקשבתם בסבלנות רבה. אני רוצה להתחיל עם המשטרה רפ"ק ישראל שמרלינג,

אני הקשבתי כאן כמעט לכול המדברים וחיפשתי לשמוע את המילה

במספרים שהוצגו כאן מדובר עדין בכמות שקשה מאוד להצביע על תופעה. אנחנו דיברנו על 30 תלונות, שרק תיק אחד הגיע לתביעה לפי מרכז המחקר והמידע של הכנסת.

שאחראי על כול התביעות ומי שמטפל בזה, אז אני אענה גם

אבל אני חושב שהכדור לא בהכרח נמצא אצל המשטרה - - לא,

כמי שאמון על החקירות במצב דברים שבאמת קשה לזהות את העבריין,

ובטוח שיש עוד תחומים כאלה רק כרגע לא עולה לי לראש תחום ספציפי או עבריינות מסוימת מה עושה

כאשר העונש לפי החוק הוא קנס - - לא, לא, אדוני,

סעיף 195 הוא שלושה חודשים.

לא שלושה חודשים, נמצאת פה היועצת

זה נכון מה שאתה אומר? אני לא בטוחה שאתה קובע את המדיניות. תגיד לי האם זה נכון? כאשר בסופו של דבר אין לי תלונות שניתן לקדם אותן מצד אחד, ומצד שני גם כאשר אני מצליח לקדם ולתביעות

חברות הפרסום נמצאות במצוקה כי בסוף הן פותחות עסק לא בשביל מה שנקרא לכפות על מחדלים של מדינת ישראל וממשלת ישראל. יש תלונה אחת של חברת פרסום?

קודם כל, אמרת את זה במילים אחרות, שאפשר לעשות מבצעי אכיפה מיועדים, ואני הצעתי את

אני עורכת דין במקצועי, וזה עניין שהוא שאלה של סיווג העבירה.

אני אומרת לך שרוב המקרים נופלים על שני דברים: 1. על השחתת מודעה,

195, וסעיף 196 שזה השחתת פני

ובתי המשפט אפילו לא יכולים לבחון איך הם מסווגים ואיך הם רוצים לפעול כדי למגר את התופעות האלה, אנחנו אפילו לא מצליחים לראות איזה סעיף יכול להיות רלוונטי במקרה הזה. כלומר, יש פה שלושה סעיפים שיכולים להיות רלוונטיים

מחדדת כאן היועצת המשפטית לוועדה שאפשר לפתוח בחקירה בלי תלונה, בטח כשמדובר באינטרס ציבורי. בבקשה, עורכת דין בוסנה. צוהריים טובים. אני מהלשכה המשפטית במשרד לביטחון לאומי. נדרשנו לנושא הזה במספר הזדמנויות

ואם כבר העבירה בוצעה, אז באמת לעשות שימוש במצלמות על-מנת להגיע לאותם מחוללי עבירה. בסופו של דבר, אני יודעת שבעיריית בית שמש באמת ניתן לזה מענה בכלים שונים, לאו דווקא כלים מעולם האכיפה אלא בכלים של הסברה והידברות

אז לגבי הפנייה שלך אכן, הפנייה שלך

בלשכת פרקליט המדינה והיא תיענה בהקדם. הפנייה עוסקת באופן ספציפי באחת מהתופעות שתיארת כאן, פרסומים שמביאים לתופעת עבריינות שהיא

אני לא יודעת אם זה מקרה ונסיבות בלי קשר לחומרת התופעה. אני לא יודעת אם ספציפית הפרסומים שדיברת עליהם זה מהמקרים האלה. עוד פעם, אני חסרה

לא אמרתי תיקוני חקיקה. אמרתי לזהות במהלכים שנעשים עכשיו, אם יש פערים שנוגעים ליישום של חקיקה או פרשנות משפטית שאנחנו יכולים לתרום.

ואז כמובן לתת את המענים גם לפרשנויות השונות,

וזה יכול לסייע בכך

שהיא אקטיביסטית בנושא וזה גם בנשמתה,

אנחנו מקדמים את פניך בברכה.

אני חווה את מה שנאמר כאן רגע כסימון בוהק לזה שהוועדה

כי שמענו את דברי נציגי המשטרה ושמענו את דברי נציגי

שאילתה שהגשנו במרץ 22 על הדבר הזה,

את שמעת מה היא אמרה? הציבו מצלמות. אתן מכירות בזה שהציבו מצלמות והקימו יחידה? אכן, זה לא נאמר באף תגובה של העירייה לאף פנייה פנימית. זו הפעם הראשונה שהדבר הזה

טוב, זה מעבר לבינתי להבין למה אנשים לא יודעים לדברר את הדברים הטובים שהם עושים. אני אשמח להוסיף, שעל אף הפעילות הנרחבת שהוצגה כאן, בפועל,

ולנו, כגורמים שפועלים בתוך ירושלים אנחנו לא מקבלים תשובות. צריך להגיע לעתירה כדי לקבל תשובות. מין הראוי שעיריית ירושלים הייתה שמה מכספה מימון עירוני גם להחלפת השלטים, שזה לא יהיה על הגב של המפרסמים וגם לקמפיין עירוני רחב

לצורך העניין, החלטתי שאני מפסידה יום עבודה לטובת ההגעה שלי מהמרכז לפה, לירושלים, כדי לנסות להעביר פה את המסר כמה הוא חשוב ולטפל בבעיה הזאת.

אני שמחה שהגעתם, אני שמחה לשמוע אתכם. לצד זה, אני רוצה באמצעותכם להעביר קריאה לחברות שילוט, לחברות הפרסום לא להיכנע.

הדברים האלה נכונים גם לכם, משרד המשפטים. צר לי שהפרקליטות לא נמצאת פה, זה לא מקובל עלי, תעבירו את המסר. עם כול הכבוד, ייעוץ וחקיקה, נכון שאנחנו

פרקליט המדינה הוא האמון.

אולי פספסתי שיעור אחד או שניים כשלמדתי משפטים אבל הוא האמון על מערכת האכיפה והחוק. היועצת המשפטית גם אליה הוצאתי מכתב, אני לא מוכנה לקבל את זה שאין תשובות. אני לא מוכנה להגיד:

אנחנו לא נשמע פה רק מה תיקוני החקיקה או הפרשנויות שצריך

אתם לא תביאו נציגים של ייעוץ וחקיקה שישתלטו על הכנסת ולא נקבל תשובות ממי שצריך לקבל תשובות. אתם תוציאו מכתב חריף על הדבר הזה ליועצת

לשמוע ולנהל פה שיח רציני ואמיתי כי הם מרגישים מופקרים לבד בשטח. ואז, כשהם עושים מעשה, אנחנו מאוד מתרעמים וכועסים אבל את המציאות צריך לומר: בסוף הם רואים שאתם לא נמצאים. אני מבקשת לשבת איתם. אמרת שתעלה את זה כלפי

בטח כשקיבלתם בהחלטת ממשלה את ההנהגה בדבר הזה, נקרא לזה כך.

לצד מנהיגות יש גם אחריות. אני קוראת לייעוץ המשפטי לממשלה לכנס בדחיפות את כלל הגורמים.

אני חושבת שבגדול כולנו צריכים להפסיק להעביר את האחריות האחד לשני אחרת לא נצליח להתמודד עם הדברים, וזה נכון לעיתים גם בתוך הדיון,

אם כולנו נפסיק להעביר אחד לשני את האחריות, אולי נצליח להתמודד עם הדברים הלא פשוטים. נכון שהדיון לא פשוט אבל בסוף, איך אומרים. דיון שנעשה לשם שמיים סופו להתגשם. אז המון הצלחה. אני מבקשת שכול הדברים שביקשתי תתנו לי עדכונים תוך חודש ימים. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:00.